אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר הדיון דיון מיוחד לפי סעיף 98 בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14). טוב, אני רוצה להקריא את הטיוטה לדיון, אנחנו נתייחס

לא נעים לי, לי יש ולו אין, אני רוצה שלא תהיה פה אפליה. ומה עם השאר? אתה מדבר על אפליה? רק אתה וביטון, ומה איתנו? זה נכון שהוא לא במפלגה שלך, אבל הוא בצד שלך של הגוש, הוא מהגוש של האדומים, בדיוק. טוב, לעניינינו, יש לכם את זה? אני ממשיך עם

באמת בסך הכל אנחנו, אתם יודעים מה? אני אגיד את זה בסוף אחרי שאני אקריא. "לאור העובדה שלהצעת החוק הוגשו 63 הסתייגויות החליטה הוועדה המסדרת כי מדובר במקרה יוצא מן הכלל בעניין מספר ההצבעות הנכנס בגדרי סעיף 98 לתקנון, המאפשר לוועדה המסדרת לקבוע סדרי דיון

לנצל את הדבר הזה, שאותו באמת בסופו של דבר לא יכולנו למנוע. אם לא היינו מפעילים את סעיף 98,

אתה מקבל עכשיו את ההכי רך שיכול להיות. זה סעיף 98 הכי רך שיכול להיות מיכאל. אני לא מאמין לך.

הכל יחסי, תלוי באיזה סולם. זהו, אז לכן אנחנו נעשה את זה. עכשיו אנחנו ננהל

כשאני אוכל ויהיה לי זמן להיערך לזה מראש, אני בהחלט אשקול. דרך אגב, אני לא סגור על זה

זה שאין פה אף חבר קואליציה זה קצת מחשיד את טוהר

יום ראשון בבוקר הוא יום לא רגיל לכינוס ישיבות ועדיף להודיע אם מראש אתה יודע שלא תהיה הצבעה. אם אני אדע מראש, בהחלט.

אני נותן לכם את כל זמן הדיון ואני מקשיב בשמחה ובחפץ

כאילו אם זה מה שאתם מתעקשים להביא ולא מוכנים לתקן,

אוקיי, אני אתייחס בסוף לדבריך. תודה.

אני רוצה להגיד משהו. אבל לפני יוראי? בבקשה מיכאל ביטון.

100%, אוקיי. עוד משהו מיכאל?

יוראי בבקשה. הייתי שמח אם היינו מצביעים עכשיו,

אבל אנחנו לא נאפשר, הרי גם לטענתם אם אני לוקח נגיד הצבעה שמית 20 דקות, בגדול, פלוס

כל שלוש שמיות זה שעה,

שכנסת ישראל תבלה 10 שעות על 30 שמיות, זה נראה לי לא הגיוני. לכן במספרים אני מסתכל גם על מה שהיה בעבר,

אם יהיה לה משהו להגיד, היא תגיד בשמחה. אני אשאל אותה.

אבל רק אם אפשר, שואלים למה פוצל החוק ולמה מוזג?

היה הרציונל? לא, פוצל זה חוק אחר. אני תיכף אדבר. לא, הם היו נפרדים ואז מוזגו. מה הרציונל שהביאו את זה בנפרד ואז - - - אוקיי, בדרך כלל זה לא קורה בוועדה

מישהו עוד רוצה לדבר ולהתייחס?

אם כבר באנו מירוחם, רוצים להצביע, חמים על ההדק. קודם כל אני רוצה לומר ככה, באמת אני לקחתי את ההערה של זאב ושל מיכאל

יוראי, תן לי, אני הקשבתי לך. אני אומר לך מה שאני רואה בזה. אני חושב שיש פה קמפיין, אני חושב שכל מה שמנסים לעשות,

אבל אני כן רואה שיש אנשים שהם באמת חוששים, בטח בציבור שלא יודע להבחין. אתה אומר שכל מה שהם מנסים, לא

אני הקשבתי לכם,

הטענות לשמיות מדובר בסך הכל בחוק אחד. אנחנו בחנו היטב את כל הכמויות של השמיות,

שנעשו בכנסות האחרונות ואין שום בעיה עם ארבע. זה לא הכי נמוך,

זה אולי איפשהו באמצע.

ישבו אנשים, התחקו,

גם אם זה לא

אנשים שמאמינה בזה וחותרת כדי לתקן וכדי לרדוף את האנשים. זה ממש ציד של בני אדם בגלל האמונה שלהם, בגלל איך שהם נולדו ובגלל השקפות העולם שלהם.

אבל אמרתי לך הרגע שלא יקרה עשר פעמים,

לא יקרה, אתה יכול להיות רגוע וזה הכל. שווה שתגיד פה שהדברים האלה לא מקובלים עליך.

לא, לא 'לא

איזה קמפיין? הרי לא הזכרנו כאן את המילה "חרדי" אפילו פעם אחת.

אני מבקש מהיועצת המשפטית - - - ואתה מסרב לגנות, זה פשוט הזיה. יוראי אתה מפריע, תן ליועצת המשפטית לדבר. זה פשוט מדהים, הליכודניקים יושבים וממלאים - - - יוראי, אתה שמעת הכי ברור שיכול להיות, אז אני מבקש - - - תגנה את הפרקטיקה המגונה הזאת. אתה לא תגיד לי מה להגיד.

הייתי ברור ויש לי בעיה שאתה מפריע לי בדיון. ואני אמשיך להפריע, ואני אמשיך להפריע. אתה מפריע ליועצת המשפטית. אתה בקריאה ראשונה. בבקשה ארבל. גם קריאה רביעית לא תעצור אותי מלהגיד את מה - - - ארבל בבקשה. אני אגיב בקצרה לשאלה של חברת הכנסת רייטן. ההמלצה שלנו כיעוץ משפטי תהיה תמיד ללכת לפי הוראות התקנון כולל תקופות המתנה, אם צריך, של הצעות חוק וכולי. אבל תמיד כשמקבלים את ההחלטות האלה צריך למצוא איזשהו איזון. מצד אחד, היכולת של הקואליציה לחוקק ולא למנוע מרוב חברי הכנסת לחוקק חקיקה כשרוצים.

החשיבות של יכולת האופוזיציה גם להתבטא וגם הרבה פעמים לעכב ולמנוע חקיקה.

נכון. לכן צריך באמת למצוא איזשהו איזון בדברים האלה, כשצריך גם לזכור לגבי חלק מהכלים הפרלמנטרים שנעשה בהם הרבה פעמים שימוש לא למטרות שלהן הם נקבעו, שזה גם משהו שצריך להיכנס בתוך השקלו וההחלטות של הדברים האלה.

זו לא החלטה שלנו ולא המלצה שלנו, רק צריך לזכור שהנושא של פטור מחובת הנחה נפרץ כבר לחלוטין בכנסות האחרונות, לרבות חוקי יסוד. גם לגבי הנושא של השמיות, שבעבר אגב, עד לפני כמה כנסות לא היה מקובל להגביל שמיות. יש לזה סיבות פוליטיות, לא משפטיות. זה הרבה חוסר אמון בין הצדדים וחשש שיעשו בזה שימוש לרעה. בעבר אף אחד לא העלה על דעתו שכשיש איזושהי כמות של הסתייגויות, להגביל את השמיות. אבל רק בכנסת האחרונה, כנסת ה-24.

מזמן כבר, אנחנו מדברים כבר על 4-5 כנסות שמגבילים שמיות. זה לא נולד ב-24, יש פה מהכנסת ה-19 הגבלת שמיות. כן, אבל לא הרבה, תספור. לא משנה, אבל את באירוע קיים כבר עשור בכנסת, זה נשמע כאילו רק אתמול התחלנו.

אבל בארבע כנסות האחרונות התחיל שימוש מוגזם בהצבעות. בשתי הכנסות האחרונות נעשה שימוש רב ממה שהיה בעבר, רק בכנסת האחרונה, בכנסת ה-24, מעל 10 פעמים, אני חושבת ש-14 פעמים נקבעה הגבלה על מספר הצבעות שמיות ולעיתים זה היה לצד הגבלות אחרות כמו שעת הצבעה והגבלת שעות. אגב, גם לגבי חוקי יסוד. יש לי פה טבלה, אני מבקש שתפיצו לה גם שתראה את התקדימים. אין פה שום תקדים, ההליך הזה נעשה כשאנחנו באירוע שכמו שאמרתי, לא נבלה בעשרות הצבעות שמיות בכנסת. ומכיוון שאנחנו לא באירוע שקואליציה ואופוזיציה מייצרים ביניהם איזושהי הבנה על העניין הזה, אז אנחנו לא יכולים - - אני חושבת שיש מקום לעתיד. בסדר, אבל כרגע המקום הזה לא קיים. יש מקום לעתיד? אני חושב שעברנו כנסת אחרונה מאוד קשה ועד שלא תהיה התנהלות שונה בין הצדדים, כך זה יראה. אנחנו יוצאים להתייעצות סיעתית.

מתי בעצם מבחינת הייעוץ המשפטי כן נפגעת הזכויות של האופוזיציה למלא את תפקידה? מתי זה קורה? באיזה נושא? זה תלוי מאוד. למשל בכמות ההסתייגויות או בכמות ההצבעות השמיות. אני אענה לך במקומה כי קודם כל זה גם אירוע, צריך להבין - - - זה שזה פוליטי זה ברור לי. אז ברור, בגלל זה סתם נגיד אני אתן לך דוגמא. נגיד הייתי עכשיו קובע שלוש שעות דיון ושעת הצבעה לא יודע מה. הם היו מתרעמים, במידה מסוימת בצדק. הלכתם על הקו האפור, למנוע מאתנו את האירוע הזה. לגבי שמיות, תעשו חמש הצבעות על סעיפים ולא יהיו הסתייגויות,

אז אפשר להגיד 'בוא, אתה לא יכול להגביל אם יש חמש מקסימום הצבעות, להוריד לשתיים' זה לא יקרה. אבל זה בדיוק אותו דבר כמו בשעות שלקחתם למקסימום, בשמיות, ב-60 ומשהו הסתייגויות, אין מה לעשות.

אנחנו יוצאים להתייעצות סיעתית - - לא,

הערה נוספת. נו, רק בגלל שזה אתה. אתה לקחת אחריות על האירוע הזה הבוקר, בצד הזה של לעדכן.

אבל גם, זה חג, תזכור. בוקר יום ראשון, הלילה עוד מדליקים נרות חנוכה.

אמרתי לך, בגלל זה הדיון - - - אימהות עם הילדים בבית, כאילו אם אין תכלית - - - מיכאל,

אתה חוזר על משהו שכבר קיבלתי. לא, אבל החג זה תקדים, זה גם גרוע. לא, זה לא תקדים. אגב, היו התייעצויות סיעתיות של יום, ארבל? חמש דקות זה מינימום. אני יודע, אבל היה יום? אני לא זוכר מתי. אתה רוצה שנצא להפסקה ואז תבקש התייעצות סיעתית חמש דקות? לא, כי זה באמת ניצול לרעה של התייעצות. אז אני לא יעשה את זה. אז אנחנו סוגרים את הדיון וההצבעה תתקיים, מחר אני אודיע על השעה שבה אנחנו מתכנסים להצבעה ותוכלו שם לבקש התייעצות סיעתית. אז אם סגרת את הדיון זה יהיה דיון חדש. לא, הדיון מיצה את עצמו ואנחנו נעבור מחר להצבעה. אין יותר דיון על הנושא למי שהיה ספק, תודה. הישיבה ננעלה בשעה